צהרים טובים לכולם.

השעה 11:08. אנחנו ממשיכים בדיונים על חוק ההתעמרות, של חברת הכנסת מרב מיכאלי, אלי אלאלוף, ג'מעה לא היית פה אבל אנחנו אוהבים